וקר טוב. היום כ"ב בחשוון התשפ"ג, 16 בנובמבר 2022. אני מתכבד לפתוח את מליאת הכנסת. בהתאם לסעיף 13א לחוק-יסוד: הממשלה, אני מבקש להודיעכם כי ביום י"ט בחשוון התשפ"ג, 13 בנובמבר 2022, הודיע לי נשיא המדינה כי החליט להטיל על חבר הכנסת בנימין נתניהו את התפקיד להרכיב את הממשלה. חברי הכנסת החדשים, בוקר טוב, ברוכים הבאים. הודעה למזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, אבקש להודיעכם כי הונח היום על שולחן הכנסת מזכר הבנות בין משרד התחבורה והבטיחות בדרכים של מדינת ישראל לבין משרד הפנים של איחוד האמירויות הערביות בדבר הכרה הדדית למטרת המרת רישיונות נהיגה.

תודה רבה למזכיר הכנסת. בחירת הוועדה המסדרת לפי סעיף 2א לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994. מציג, חבר הכנסת יואב קיש, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, ראשית, אני שמח לברך את חברי הכנסת החדשים מכל סיעות הבית. ברוכים הבאים. זה מרענן לראות פה פרצופים חדשים. אדוני היושב-ראש,

נציגי הסיעות שנבחרו לכנסת העשרים-וחמש התכנסו ביום י"ט בחשוון, 13 בנובמבר 2022 לספירתם, וסיכמו על ההרכב הסיעתי של הוועדה המסדרת אשר תביא לאישור הכנסת הצעה בדבר הרכב ועדות הכנסת הקבועות. עד לבחירתה של ועדת הכנסת, לוועדה המסדרת יהיו סמכויות ועדת הכנסת הנוגעות לסדרי הבית ולדיוני הכנסת. סעיף 2א לחוק הכנסת קובע כי "בראש הוועדה יעמוד חבר מהסיעה של חבר הכנסת שעליו הטיל נשיא המדינה את התפקיד להרכיב ממשלה". עוד קובע הסעיף כי "הייצוג בוועדה המסדרת יהיה לפי גודלן היחסי של הסיעות, ובלבד שלכל סיעה בת ארבעה חברים או יותר יהיה נציג בוועדה המסדרת". בכפוף לסעיף האמור, מוצע כי ההרכב הסיעתי של הוועדה המסדרת יהיה לפי מפתח של חבר ועדה אחד לכל שבעה חברי כנסת. הוועדה תהיה בת 19 חברים לפי ההרכב הבא, כפי שהודיעו הסיעות: סיעת הליכוד, חמישה חברים: אני, יואב קיש, אכהן כיושב-ראש הוועדה המסדרת, שלמה קרעי, עמיחי שיקלי, גלית דיסטל אטבריאן ואופיר כץ, סיעת יש עתיד, שלושה חברים: מירב בן ארי, בועז טופורובסקי ורון כץ, וממלא מקום קבוע, משה טור פז, סיעת הציונות הדתית, שני חברים: יצחק וסרלאוף, יצחק, עוד לא ראיתי אותו פה, בטח יגיע, ושמחה רוטמן. גם את שמחה אני עוד לא רואה, הינה הוא, בדיוק בזמן, סיעת המחנה הממלכתי, שני חברים: מיכאל ביטון ושרן מרים השכל,

שני חברים: מיכאל מלכיאלי ומשה ארבל, סיעת יהדות התורה, חבר אחד: יעקב אשר, וממלא מקום קבוע,

סיעת ישראל ביתנו, חבר אחד: יבגני סובה, סיעת רע"מ, חבר אחד: ווליד טאהא, סיעת חד"ש-תע"ל: אחמד טיבי, סיעת העבודה, חברה אחת: אפרת רייטן מרום. הצעה זו דורשת הצבעה. אני רק רוצה לומר שבדיון שהיה בין הסיעות, סוכם שההצעה הזו תגיע בהסכמה של כל הבית, ואני מניח שכך יהיה.

תודה רבה. רשימת הדוברים, ראשון הדוברים, חבר הכנסת אבי מעוז,

לכל דובר שלוש דקות. בבקשה להתכנס לזמנים. הרשימה סגורה. שלוש דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, ברכות לחברי הכנסת החדשים, ברכות לכולנו, לעם ישראל, על תחילת עבודתה של הכנסת החדשה. בעזרת השם תצמח ממנה ברכה גדולה לעם ישראל ולמדינת ישראל. אני רוצה להרחיב את הדברים שדיברתי עליהם אתמול בהצהרה שנתתי. הביטחון הלאומי והאישי שלנו חייב להתבסס על שלוש רגליים: רגל אחת היא הביטחון הצבאי והפיזי, הרגל השנייה היא הביטחון הכלכלי לכל אחד באופן פרטי ולמדינה בכלל. שתי הרגליים החשובות הללו נסמכות על הרגל השלישית,

הלב שלהם ושבלעדיה הן תתקשינה לעמוד ולהתקיים. הרגל השלישית היא הביטחון הזהותי, הביטחון הזהותי במובן האישי, המשפחתי ובעיקר הלאומי. כידוע וכמפורסם, הדברים הכי חשובים לילד בשנות גידולו הם החום והאהבה שהוא מקבל מסביבתו, ובמיוחד מהוריו. החום והאהבה הם המרכיבים הבסיסיים לבניית הביטחון והוודאות בנפשו של הילד, ביטחון וודאות בעצמו, בתכונותיו, בזהותו ובחוסן של התא המשפחתי שלו. כמו הילד, גם אומה חייבת שיהיו לה ודאות וביטחון, ודאות וביטחון בזכות קיומה, ודאות וביטחון בצדקת דרכה, ודאות וביטחון בייעודה. כמו בתא המשפחתי, גם במערכת החינוך הלאומית הילדים צריכים לספוג ודאות וביטחון בזהותם הלאומית, ולא שיינטעו בהם זרעי הספק באופן שיגדלו להיות מבוגרים חסרי ביטחון וזהות. גם שאר המערכות הציבוריות של המדינה, אדוני היושב-ראש, צריכות לפעול מתוך אותה ודאות ומתוך אותו ביטחון בערכה של מדינת ישראל, בייחודיות שלה, בזהות היהודית הייחודית שלה, שבלעדיה לא יהיה לה קיום. הביטחון הפיזי של האומה, של המדינה, הוא הביטחון מפני האויבים, לדעת ולהכיר מי אוהב ומי אויב. הביטחון הכלכלי-חברתי הוא הדאגה לחלשים, לא להשאיר אותם לבד. אני מסיים, אדוני היושב-ראש. ההמשך עוד יבוא. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת אשר, מוותר, חבר הכנסת בן צור, אינו נוכח, חבר הכנסת אבוטבול, אינו נוכח, חבר הכנסת בוסו, אינו נוכח, חבר הכנסת אזולאי, אינו נוכח, חבר הכנסת ביטון, אינו נוכח, חבר הכנסת גלנט, אינו נוכח. חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה. אם אפשר בספסלי הליכוד, חברת הכנסת בראשי, חברת הכנסת בראשי. ואללה, לא ייאמן. חברת הכנסת בראשי, אני גם נותן לך תואר של חבר כנסת ואת גם לא מתייחסת אליי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת וכבוד השרה, חבר הכנסת יואב קיש, אני לא ירדתי, מכיוון שכתוב: כיוון שעלה, לא ירד.

כיוון שעליתי, בדקות ספורות אגיד את מה שרציתי להגיד. ראשית, אני רוצה לברך. אתה פתחת את הדיון, את הספתח הראשון של הכנסת העשרים-וחמש, ואני מאחל לכולם,

שתהיה לנו ברכה והצלחה ושיהיו לנו דיונים פוריים, מעשים ויעילים. לכולנו. אני עוד לא יודע אם נספיק לברך אותך על הקדנציה שבה היית, אבל אנחנו נמצא את ההזדמנות.

ככה אני לא מתעלם מהקדנציה שבה אתה ניהלת פה את הכנסת כיושב-ראש הכנסת. אנחנו מאוד מקווים, בעזרת השם, שאנחנו נלך לקדנציה ארוכה ויציבה ושהכנסת הזו תמלא את שנותיה. אני לא מתעלם מהשיח התקשורתי. אני לא בטוח שהשיח הציבורי, צעקת הגעוואלד, או הפניקה שנוצרה בציבור ממה שתעשה הממשלה והכנסת הזו בקדנציה הזו, אז אני רוצה להגיד במשפט אחד איך אני רואה, בכמה מילים: מבחינת הממשלה הזאת והקואליציה הזאת, הכנסת הזאת צריכה למלא וליישם את מה שהיא התחייבה לציבור. אני רוצה להגיד, לסכם, מה קרה לממשלה הקודמת. בעיניי ההתחלה של הממשלה הקודמת הוא חטא אחד, שהיא עשתה הפוך ממה שהיא התחייבה. היא עשתה הפוך ממה שהיא התחייבה, מכל מה שהיא התחייבה: עם מי היא תשב ועם מי היא לא תשב, איזה סוג של מה, על שמאל אומרים שהוא ימין, על ימין שהוא שמאל, על ממשלה גדולה, שלא תהיה ושלא יהיו הרבה שרים, שלא יהיו סגני שרים, לא יהיה ראש ממשלה חלופי,

וכמובן, בגזרות. הרי הייתה הבטחה שתהיה ממשלה מצומצמת, ולא יהיו הרבה סגנים, ולא יהיו נורבגים,

אבל עשו בדיוק הפוך, אדוני היושב-ראש. זה דבר שיכול להיות הבסיס, כמובן, כשאתה בממשלה לא הומוגנית, לממשלה שהיא לא ארוכת זמן. אני רואה שהמחויבות של הקואליציה הזאת, וסוד ההצלחה היא לעמוד בהתחייבות. ולא רק זה, ודאי וודאי שלא ללכת על ציבור מסוים במסע נקמה מאוד מאוד ארוך כפי שנעשה בקדנציה הקודמת. זה ודאי התחיל עם שר האוצר באופן ממוקד בציבור, באוכלוסייה מסוימת. הבטיחו שלא יהיו גזרות, שיהיה לנו גן עדן, והציבור סבל גם ממיסים וגם מגזרות כלכליות וכמובן מיוקר המחיה. נמשיך דרך שרת התחבורה: שתי הערים היחידות בכל הארץ עם המצב הסוציו-אקונומי הנמוך ביותר, שתי ערים יחידות בארץ, מודיעין עילית וביתר עילית, הן היחידות שלא נכנסו לרפורמה דרך שווה. היחידות שלא נכנסו. משרד התקשורת, מה שעשה שר התקשורת. כל הדברים האלה נא לסיים, בבקשה. אנחנו חושבים שסוד ההצלחה יהיה שלא נעשה אחרת ממה שהתחייבנו.

ההתחייבות הייתה ברורה, על זה הלכו לבחירות, ואם ירצה השם, נעשה ונצליח. תודה רבה. חבר הכנסת קריב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת הנכבדים, ברכות לחברי וחברות הכנסת החדשים. בטרם אבקש להתייחס בקצרה לנושא על סדר-היום, האזנתי בקשב לנאומו של חבר הכנסת אבי מעוז. אכן, הוא צודק, תהום עמוקה פעורה בינינו. הוא חושב שמה שמסמל חוסן וחוזק פנימי של היחיד ושל האומה זה היעדר ספקות. בעיניי, היעדר ספקות הוא סימנו של החלש, הוא סימנו של האדם וסימנה של הקהילה שכל כך אינם בטוחים בדרכם עד שהם לא מרשים לעצמם להציב סימני שאלה.

ביקורתיות, סימני שאלה, נכונות לבדוק את דרכך, חבר הכנסת מעוז, הם לא סימנם של החלשים, הם סימנם של החזקים, אלו שבטוחים בדרכם, אבל יודעים שמותר מדי פעם גם לחשב מסלול מחדש, שבכל מחנה שדרכו סלולה, טוב מדי פעם גם לבדוק את הדרך. ועכשיו לעניין שעל סדר-היום. להטיל ספק ביהדות, להטיל ספק בתורה, לא. לא כל ספק, חבר הכנסת מעוז, לא כל ספק. לא כל ספק, חבר הכנסת מעוז. לא כל ספק צריך להיות לו מקום, אבל להכריז, לא.

חנך אתה את ילדיך בדרך שלך, ואנחנו נחנך את ילדינו בדרך שלנו. חבר הכנסת

חבר הכנסת מעוז, כמדומני, לא. בסדר. אני רק אומר, חבר הכנסת מעוז, זה לא מחייב להשיב. חבר הכנסת מעוז, כמדומני, החינוך הממלכתי-דתי במדינת ישראל נהנה מאוטונומיה, להטיל ספק,

חבר הכנסת מעוז, כמדומני, החינוך הממלכתי-דתי במדינת ישראל נהנה מאוטונומיה, ואנחנו ברוח הזו אומרים לך: אל תשלח ידך אל החינוך של ילדינו, כשם שאנחנו לא חושבים שאנחנו צריכים לשלוח ידינו אל החינוך של ילדיך. ועתה נותרו 30 שניות, אז אומר כך: ככל הנראה, הרכבה של הוועדה המסדרת הוא הרכב מוסכם, וטוב שכך, אבל ההסכמה הזו לא מבשרת על הבאות, מכיוון שמה שברור, ושמעתי את חבר הכנסת מקלב, דווקא מכיוון שאתה חושב שאתם צריכים לקיים את מה שהבטחתם, הגעוואלד שלנו מוצדק גם מוצדק. נסכים על הוועדה המסדרת, אבל לא נסכים על התוכניות של ממשלת הפירוק הלאומי שאתם מתכוונים להקים: פירוק של הדמוקרטיה, פירוק של הסולידריות החברתית במדינת ישראל. נסכים על הרכב המסדרת, ניאבק עד חורמה בתוכניות שלכם.

תודה רבה. חבר הכנסת אייכלר, אינו נוכח, חבר הכנסת פרוש, אינו נוכח. חבר הכנסת ביטון, צבי ביטון. דבי. אני מצטער. זה בכתב יד, דבי ביטון. בבקשה. אני מתנצל. שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לפתוח תחילה בתנחומיי למשפחות והחלמה מהירה לפצועים. כידוע, או שזה לא ידוע, אני תושבת העיר שדרות. בכל פעם שיש אירוע, על ידי מפגע בודד או בכלל, השגרה הופכת להיות קצת מעיקה. זה אומר שהשגרה שלנו, גם כשאני פה בכנסת עכשיו, אם מישהו יטרוק את הדלת ברעש מחריש אוזניים, זה כנראה יגרום לי לקום או לצאת או להיבהל. חשוב לי לציין דווקא את השנה, אפילו את השנה וחצי האחרונות,

מי שגר בעוטף, מי שגר בשדרות, יודע ששגרת חייו היא לא שגרה רגילה, חרף המהלכים, חלקם מכובדים ובחלקם יש עוד מה לעשות, לטובת הציבור שם. האוכלוסייה והאנשים שם, יש להם חוסן מיוחד, אבל החוסן הזה לא אומר שאין לנו את ההתנהלות והבעייתיות בלנהל שגרה.

כשאתה קם, חשוב מאוד שיהיה חלון כדי לשמוע אזעקות. לא תמיד אנחנו יודעים, אף אחד לא מודיע לנו גם מראש שהבוקר מישהו בעוטף או בעזה התעורר על רגל שמאל, ולכן הבוקר מתחיל בלפתוח את החלון. כשאתה נוהג, אתה צריך לפתוח את החלון, ובלי מוזיקה. הילדים, באופן כללי, אתה מכין אותם, גם למה שקורה אם אין מרחבים. דווקא בשנה האחרונה, ובהתחשב במבצע האחרון, זו הזדמנות באמת לומר שהממשלה שכיהנה ומכהנת כרגע עד שהיא תוחלף עשתה עבודה מצוינת למען האזרחים ולמען העוטף, השקט המופתי, העובדה שבלון כבר לא עף, שהפסיק להיות מאיים. בלונים,

מי שיודע, כל בלון שהיה יורד היה שורף שטחים, מפחיד את הילדים. כבר הפסקנו אפילו להביא בלונים לימי הולדת. עצם העובדה שהבלונים חוזרים וילד כבר מבין שבלון הוא לא פצצה מתקתקת, יש בזה המון. המבצע האחרון שהיה היה מדהים. לחשוב על זה שלושה ימים, לחזור לשגרה. חברים, אני מאחלת שהממשלה הזו והכנסת הזאת יפעלו. יש לנו ציבור, ילדים ואנשים מדהימים בעוטף, ואני מניחה שבכל הארץ. אני מאוד מבקשת להמשיך עם הקו ולטהר את כל הקינים של הטרור. אפס סבלנות למפגעים. זה המקום באמת לחזק ולמסור את תודתי ואת אהבתי לכל תושבי העוטף ושדרות, וכמובן בכל מקום בארץ. תודה על ההזדמנות שבה אני עומדת כאן. אני מבטיחה באופן אישי לפעול ביחד עם הממשלה ועם הכנסת בכל דבר שישמור ויגן על הילדים שלנו, עלינו ועל כלל אזרחי ישראל. תודה רבה לכם. תודה רבה. חבר הכנסת טור פז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כולנו, יונים וניצים כאחד, מתייסרים שנים רבות במתח בין השאיפה לעצב את מדינת ישראל כמדינה יהודית לבין השאיפה לקיים שוויון זכויות אזרחיות לכול, יהודים ולא יהודים. כולנו, הן מימין והן משמאל, מתייסרים במתח בין חיים במצב מלחמה עם בני המדינות השכנות לבין הציפייה כי אחיהם, אלה החיים בתוך גבולותינו, ישמרו על נאמנות אזרחית למדינת ישראל. אנו מקיימים עמדה דו-ערכית זו לא מכיוון שאינה בעייתית, אלא עקב אמונתנו כי כל פתרון אחר יהיה גרוע יותר, מערער ומהרס, הן מבחינה מוסרית והן מבחינה מעשית. אני מדלג. הקיטוב הפוליטי הפנימי בישראל החריף מאוד בשלבים שונים של מלחמה זו. במקרים לא מעטים חדל היריב להצטייר כבן-פלוגתא פוליטי בלבד, והיה לבוגד מכאן ולרוצח מכאן. התפתחות מעין זו מאיצה רדיקליזציה בתחומים שונים, ודרכם של הקצוות היא שהם מזינים זה את זה. חברים יקרים, הדברים כאילו נאמרו היום, בסוף שנת 2022, אבל הם נכתבו לפני 36 שנים, בשנת 1986, בתוך ספרון שנקרא "הכהנאות כתופעה תודעתית פוליטית" שהוציא פרופ' אביעזר רביצקי, שיש לי גם הזכות להיות נשוי לבתו. אם יש דבר שממערכת הבחירות הזו אנחנו צריכים לקחת זה הסכנה, הסכנה של הקצנה בשלילת הלגיטימציה של הצד השני והפיכת האחר לבוגד מצד אחד או רוצח מצד שני. את הסיסמאות הקליטות והלא-בריאות של מערכת הבחירות נשאיר מאחורינו ונביט על הכנסת הזו לוויכוח,

הוא ויכוח קשה ומר, אבל הוא ויכוח לגופו של עניין ולא לגופו של אדם.

תודה רבה. השרה מירב כהן,

כן, את רוצה בסוף?

חברת הכנסת צרפתי, בבקשה.

מה לעשות? יש תקנון. זאת ועוד, היא יכולה לדבר כמה שהיא רוצה. היא עדיין שרה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מבקשת לשתף אתכם בשיר שקראתי לפני כשנתיים והיה אחת הסיבות לכך שאני ניצבת על הדוכן הזה. את השיר כתבה אפרת שטרן, וקוראים לשיר, רוצה להוריד את הדוכן?

בצד ימין יש שני כפתורים.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אז לשיר קוראים: אישה ושמה בושה. "הייתה בינינו פעם / אישה ושמה בושה./ היא לא הייתה יפה, / היא לא הייתה אופה, / אך מחזרים היו לה / מאילת ועד מטולה: / גנרל שאנס את בתו, / אדריכל שהרעיל את אשתו, / עיתונאי שפברק כתבה בעיתון / וקבלן שהחליט לקמץ בבטון, / מהנדס שכייס ומנכ"ל שמעל, / הם ידעו שתמיד הבושה / בביתה מקבלת קהל.

בגשמים, בערפל, בעלטה, / מכל פינה הגיעו קרימינלים אל ביתה, / כולם סמוקי פנים, / כולם, בגו שפוף, / כולם עמוק במעילם טומנים את הפרצוף. / והיא גלתה סימפתיה / לכל שדרות העם, / תמיד ברוב אמפתיה / ליטפה היא את ראשם, / אפילו בימים שכבר נפלה מן הרגלים, / וגם כשאו-טו-טו / נעצמו לה העיניים, / היא לא סירבה לאיש, תמיד עבדה סביב השעון, / מבלי לקחת יום אחד חופשה או שבתון, / ולא הועיל אפילו כשאמרו לה ההורים: / 'געוואלד, זה לא נעים! כל השכנים כבר מדברים!' / כי בושה הייתה עונה: 'אכן, זה עסק תובעני,

הוא תפור ממש למעני'. // אך לאחר שנים רבות של קליניקה פורחת / שיני הזמן החלו לכרסם במארחת, / וגם קליינטים שאף פעם מביתה לא משו / התחילו להבחין שהשירות הוא כבר לא מש'ו: / בנוכחות אורח / ראשה היה צונח, / ולא תמיד הבחינה מי נכנס ומי יצא, / האם היה זה הנשיא או ראש המועצה? / האם יושב מולה אדמו"ר שאברכים הטריד? / או שמא ראש הממשלה שמסמכים השמיד?

כל יום הייתה פדיחה / כי לזכור כבר לא הצליחה / מי חיפף ומי זייף ומי שיחד ומי מלכד, / ומי שדד ומי מעד ומי בדיוק במי בגד.

לאט-לאט / היא הלכה ודעכה, / והלך והתקצר / גם התור ליד פתחה / לכן כשיום אחד בושה הודיעה לאומה / שאת הבסטה היא סגרה, לא קמה מהומה, / ואיש בישראל / גם לא ממש נדהם / כשהקריין הודיע / שלבבה נדם. // היה זה יום סגריר כשהיא הובלה אל הקבורה / ושום דברי הספד או הוקרה איש לא קרא,

ואיש מכל לקוחותיה לא הזיל דמעה, / ואיש ממחזריה לא תלה שום מודעה / ואיש כיום כבר לא יודע / מי הייתה אותה בושה / שגברים רבים הביתה להזמין לא חששה, / כי על קברה צמחו מזמן קוצים וחרולים / ובחצר ביתה מייללים השועלים. // ושום נבל או קרימינל כיום כבר לא משפיל עיניו, / ושום נוכל, במעילו אינו מליט פניו, / ושום גנב במקומותינו לא מסמיק ולא מחוויר, / וגם את השלל איש לא טורח להסתיר / ורק קשישי הדור, ברגע של חולשה, / מודים שהם זוכרים עוד אישה בשם בושה, / שהייתה (יש להודות) מסורה וחרוצה, / אך כיום, מה לעשות, היא כבר איננה נחוצה." תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. חבר הכנסת גפני, חבר הכנסת גפני, בבקשה. מוותר? כן. חברת הכנסת מיכל וולדיגר, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כבוד השרה, שאני לא ראה אותה פה, כנסת נכבדה, אז ראשית לכול אני רוצה להשתתף בצערן של המשפחות היקרות, שלוש משפחות, שאיבדו אמש את יקיריהן. אני מתפללת להחלמת הפצועים. את אחד מהם אני מכירה ברמה האישית. הקלות הבלתי-נסבלת שאפשר לפגוע היום באזרחי מדינת ישראל צריכה להגיע לסופה. לא יעלה על הדעת שבחור צעיר, אבא לשלושה, הולך לעבודה וכמה דקות אחר כך מוצא את עצמו בבית החולים עם קרעים בריאות, במצב אנוש, בלי שהוא עשה שום דבר רע לאף אחד. אני רוצה לברך את כל חברי הכנסת של הכנסת העשרים-וחמש של מדינת ישראל, ואני מאמינה בלב שלם שממש בקרוב נרכיב ממשלה לאומית,

שבאמת תעשה את כל מה שצריך לעשות פה, ובין היתר למנוע ולצמצם עד למינימום, אני מקווה למנוע לגמרי, את כל הפיגועים הנוראיים האלה שאנחנו שוב ושוב ושוב נתקלים בהם. יש לנו כל כך הרבה יתומים בלי כל הבעיה הזאת, ועכשיו הוספנו עוד 11 יתומים, ואנחנו לא יכולים לשתוק יותר. אז מעבר לתפילה שלי להחלמתם של הפצועים והצער עם המשפחות, אני באמת באמת מקווה שנצליח להקים כמה שיותר מהר את הממשלה היציבה והחשובה הזאת. אבל עד שנקים, בינתיים יש משפחות נוספות, גם בלי פיגועים, שסובלות. בדרך לכאן קיבלתי שיחת טלפון מאימא ששמה אורית, שיש לה ילדה, אלה יעל, בת שלוש וחצי, עם אוטיזם בתפקוד מאוד נמוך, שיושבת בבית ולא הולכת לגן ילדים. לאימא הזו יש עוד תינוקת קטנה וילדה יותר גדולה. הבית לא מתפקד. שוב, הילדה בת השלוש וחצי בתפקוד נמוך. הם עברו את ועדת האפיון, ובגלל המצב הקשה של הילדה, היא קיבלה שיבוץ לגן תקשורתי, לגן לחינוך מיוחד, גן תקשורת. אבל אין גן כזה, כלומר, אין יותר תקנים ואין אפשרות כזאת, למרות שהיא עצמה כיתתה את רגליה סביב הערים באזור שהיא גרה ומצאה מקום. ברשות שבה היא גרה לא אפשרו לה להגיע לגן הקרוב, וזהו, הילדה בבית. אני חושבת שכל הרפורמה שנעשתה בחינוך המיוחד, כוונותיה היו טובות, אבל לצערי הרב, היא לא מיושמת כהלכה, היא לא טובה.

ההורים, עוברים ביזיונות קשים, בהחלט, טלי. כל השילוב פשט את הרגל.

הוא אולי רווחי למדינת ישראל, אבל הוא פשוט לא נכון, ופוגע מדי יום ביומו בילדים ובמשפחות היקרות הללו. אני אסיים ואומר ככה: אני אהיה לצידה של אורית, כי לא יכול להיות שהילדה שלה המקסימה, אלה יעל, תישאר בבית. זה פוגע באלה יעל, זה פוגע באחים שלה, זה פוגע במשפחה, בהרכב המשפחתי, והרצון של העירייה לשבץ אותה בגן ילדים רגיל יפגע גם בילדים האחרים, כי הילדה לא מתקשרת ואלימה.

אורית, אני פונה מפה אליך להגיד לך שאנחנו נהיה פה לצידך, ובעזרת השם גם את זה נתקן ונביא את המצב של החינוך המיוחד למקום טוב יותר.

תודה רבה. חברת הכנסת סטרוק, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, השבת נקרא בתורה את פרשת חיי שרה. חברון, עיר מגוריי ועיר חלומותיי, תימלא באורחים רבים שיבואו לקרוא למרגלות המערה ובתוכה את שטר הקניין שלנו על המקום הקדוש הזה ולהתחבר חיבור אמיתי של אבות ובנים. האוהלים מוכנים, הקרוואנים פרוסים, הדירות כבר מוכנות. אצלי בבית המיטות והמזרנים ספורים, ובעזרת השם תהיה לנו שבת נפלאה. אבל אני עליתי לכאן כדי לדבר לא על החלק הראשון של הפרשה, על קניין מערת המכפלה, אלא על החלק השני שלה, על השליחות המיוחדת של אליעזר, שיוצא בשליחותו של אברהם אבינו להביא אישה לבנו, ליצחק. ואנחנו רואים שאליעזר, כשהוא מסיים את החלק הראשון של השליחות והוא מוצא, ברוך השם, את רבקה, הוא מגיע למשפחה של רבקה כדי לבקש מהם שייתנו לו את רבקה כדי לקחת אותה לארץ ישראל ולהיות אישה ליצחק, והוא חוזר ומספר את הסיפור פעם שנייה. ומה הוא אומר בתחילת הסיפור שלו, אדוני היושב-ראש? הוא אומר משפט אחד, שלוש מילים, שהן היסוד להכול, ועליהן אני רוצה לדבר. אליעזר פותח ואומר: "עבד אברהם אנכי". אני, אין לי משלי כלום, אני כאן בשליחות, אני שליח של אברהם אבינו ואני לא יכול להחליט משהו אחר ממה שאברהם אבינו ציווה אותי ושלח אותי. אני שליח. ומכאן והלאה הוא מתחיל לגולל את כל הסיפור מחדש, בדיוק כמו בפעם הראשונה, עד כדי כך שחז"ל אומרים לנו: "יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים". חבריי חברי הכנסת, גם אנחנו "עבד אברהם אנכי". אנחנו כאן בשליחות של הבוחרים שלנו. אין לנו שום רשות לעשות פחות ממה שהבטחנו להם ושהם שלחו אותנו. אין לנו שום רשות לוותר על שום דבר ממה שהבטחנו להם. אנחנו כאן בשליחות של הבוחרים שלנו, ולכן אנחנו, בעזרת השם, נקים ממשלה שתעשה בדיוק את מה שהבטחנו, בדיוק את מה שהבטחנו ביהודה ושומרון, בדיוק את מה שהבטחנו במערכת המשפט, בדיוק את מה שהבטחנו בזהות היהודית של המדינה, בדיוק את מה שהבטחנו במלחמה בטרור. בדיוק את זה אנחנו חייבים לעשות, כי אנחנו שליחים. אין לנו משלנו כלום. אנחנו שליחים של הציבור ששלח אותנו לכאן. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת טאהא, בבקשה.

חבריי חברי הכנסת, עכשיו אנחנו הופכים להיות מקואליציה לאופוזיציה, ואני רוצה להזכיר את כל מה שנאמר והובטח על ידי הימין בבחירות

הובטח שהם יעשו ממשלת ימין על מלא, הובטח שהם יביאו את הביטחון למדינת ישראל. ואני זוכר את הלחץ שלהם לאורך כל הקדנציה האחרונה משיתוף פעולה, למשל, עם אחמד טיבי ועם חד"ש-תע"ל. אפילו יש הרבה בימין שטענו שחד"ש-תע"ל לא צריכים להיות בכנסת ישראל, אבל היום בוועדה המסדרת, שבראשה עומד יואב קיש מהמפלגה הגדולה ביותר, נשלחה חלוקה של ועדות זמניות, ואז נעשו כמה טלפונים, ומה הסתבר? שביבי סגר עם טיבי. שמעת את זה, בן גביר? שמחה, שמעתם את זה? ביבי סגר עם טיבי. לא יכול להיות. יואב קיש הציע שאחמד טיבי יהיה סגן יושב-ראש הכנסת. עכשיו, לנו יש הרבה רצונות והערות, אבל את זה אני חושב ששווה שבוחרי הימין ידעו, את הסגירה הזאת שיש כבר עכשיו. עוד לא התחילה הכנסת לעבוד, עוד לא קמה הקואליציה,

בועז, לא מתרגשים. לא אמרנו אפילו לרגע שאנחנו נהיה אופוזיציה כמוכם סתם כדי לפגוע בכנסת, אבל אנחנו נראה את האמת גם לבוחרי ש"ס וגם לבוחרי הליכוד,

וגם לבוחרי יהדות התורה וגם לבוחרי הציונות הדתית. אנחנו נראה פשוט את האמת. אז שימו לב, נראה אם מישהו כאן יבוא ויסתור את זה: נסגר דיל בין הימין לבין אחמד טיבי לג'וב. השאלה היא מה הם הבטיחו עוד ומה הם ביקשו בתמורה, ההבדל הוא שיש לנו 64 בלי הערבים,

חבר הכנסת בוסו, מספיק. ביום הראשון אתה רוצה שאני אוציא?

אני לא מסכים, יש לכם 64 מנדטים. אל תעביר נושא. סגרתם עם טיבי או לא סגרתם עם טיבי? הדבר השני זה שנאמר הרבה פעמים ממפלגת המחנה הממלכתי שהם לא יעשו דילים עם נתניהו ועם הליכוד. מסתבר גם שבשליחות גנץ הלך אלקין לסגור דיל עם ביבי. אז אם ככה, חבר הכנסת בוסו, אל תכריח אותי להוסיף לו זמן. ואני אשמח שתעלו ותגידו לי איך אני טועה. ביבי וגנץ מתקרבים, אנחנו רואים שיש איזושהי חנפנות אחד לשני, וביבי וטיבי סוגרים דילים. שיהיה לכם בהצלחה. למדנו מהטובים. תודה רבה. חבר הכנסת טאהא, בבקשה.

עד עכשיו אני לא מבין איך הוועדה מסדרת את זה, כבוד היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, הוועדה המסדרת או הנציגים של המפלגות התכנסו אתמול, שלשום, אני כבר לא זוכר, וסיכמנו על המפתח שעליו תצביע המליאה לגבי הרכב הוועדה המסדרת. עד כאן הכול היה בסדר. היום, באמצעות קבוצת הווטסאפ של הוועדה המסדרת, מישהו נתן הוראות והנחה את הוועדה, את מנהלת הוועדה, לשלוח בקבוצה עצמה טבלה שהוא עצמו קבע: הוא קבע איזה מפלגות ייקחו מה, הוא קבע מי יהיה סגן, הוא קבע מי יהיה נציג בוועדת הכספים, הוא קבע מי לא יהיה נציג בוועדה אחרת. הוא עשה את הכול לבד, זאת אומרת, הדיקטטורה התחילה עוד לפני שקמה הוועדה. ונניח שבועז טופורובסקי דיבר כאן שטויות ואין דיל כזה בין הליכוד לבין מפלגה x, אז אולי מישהו יעלה הנה להסביר את הרציונל, למה דווקא הבחירה נפלה, יש לך חמש שנים לצעוק, תשאיר קצת אנרגיות. חבר הכנסת בוסו, קריאה ראשונה.

הינה, אתה הפתיח של הכנסת העשרים-וחמש.

אתה שכחת שאתה עתיד להיות קואליציה. תשאיר אנרגיות, חמש שנים לצעוק. אז תפסיק לקפוץ. אתם הייתם פה חבורת מסיתים, היסתם בצורה פרועה נגד ממשלה שייצגה את כל שכבות האוכלוסייה במדינה. מה לא אמרתם עליה? חבורת פשיסטים, גזענים. שלחו אתכם הביתה. תיזהר רק שלא יצלמו אותך לפני הדגל.

רעל נטף לכם מהפה מעל השולחן הזה כל הזמן, אז תתאפק עכשיו ותקשיב. אתה לא יכול לעשות מה שבא לך, ואנחנו לא נעביר את זה לסדר-היום. אז שיגיע מי שהחליט על הטבלה, יסביר את הרציונל שלו למדינה, למה דווקא הבחירה שלו נפלה על מפלגה x. לא מסבירים כלום. ככה בא לנו. למה, כי הוא רוצה לתגמל אותה? כי הוא רוצה להחזיר לה טובה? שיבוא ויסביר. נגיד שבועז טופורובסקי דיבר שטויות, אז בואו אתם ותסבירו לפי איזה היגיון קבעתם איזו מפלגה באופוזיציה תקבל מה. מישהו נתן לכם את המנדט? מישהו נתן לכם את המנדט לנהל כאן את המפלגות באופוזיציה?

חבר הכנסת רביבו, ברוך הבא.

אני אפילו לא יודע את השם שלו, אז לפחות תגיד לי את השם שלו. חבר הכנסת רביבו, תודה. מאיזו מפלגה? מהמפלגה שמקדשת את הדגל, שלא מסכימים להצטלם,

חבר הכנסת טאהא, בבקשה. חבר הכנסת רביבו, תכבד את המעמד. אבל יש לו מספיק זמן לסיסמאות הריקות מתוכן שלו, אז שיתאפק קצת. אני מדבר על נושא מהותי. מישהו קבע מי יהיה מה בתוך הוועדה המסדרת. אני אומר: נניח שאין דיל, בואו נניח שאין דיל, אז שיעלה ויסביר למה בחר במפלגה a, במפלגה y, לכהן בתפקידים שהוא הציע. יש לו זכות לעשות זאת? זו השאלה שלי. תודה רבה. תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת כץ או חבר הכנסת סובה, בבקשה. הרשימה סגורה. נשארו עוד שני חברי כנסת והשרה כהן, אייכלר, גם אתה, אתה בפנים. בבקשה.

היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, קודם כול אני רוצה לברך את אלה שהגיעו למשכן, בועז, תן לי שנייה, תן לברך.

קודם כול אני באמת רוצה לברך את חברי הכנסת החדשים שנבחרו, ובלי קשר לקואליציה אופוזיציה אני מאחל הצלחה לכל הח"כים החדשים. שתייצגו בכבוד את הציבור ששלח אתכם לכנסת, ואתם מייד תבינו את גודל האחריות, גודל המקום, וגם נשתדל כולנו לשמור על כבוד הדדי, כי הכנסת היא מקום שבו כולנו צריכים לכבד אחד את השני, בלי קשר למקום שממנו באנו. אדוני היושב-ראש, אני גם רוצה להודות לך על השירות שלך כיושב-ראש הכנסת במשך שנה וחצי, ואני זכיתי גם להיות סגן שלך

ואני חושב שעשינו עבודה בכלל בכלל לא רעה בכנסת ישראל. ניסינו באמת להתנהג בממלכתיות ובכבוד ולכבד גם את אלה שלא מסכימים איתם. אבל אני לא מבין, איפה חבר הכנסת טופורובסקי?

מה הוא מתפלא על הדיל שכל הזמן סוגרים עם, היום זה תע"ל-חד"ש, פעם זה הרשימה המשותפת, תכף ידבר חבר הכנסת טיבי, שיאשר את הדיל הזה שהליכוד יודע לסגור עם טיבי. טיבי-ביבי, זה כבר רץ פה בכנסת כמו

לא צריך להוכיח שיש דיל בין ביבי לטיבי, זה מובן מאליו. מה אתם מתפלאים?

כשאנחנו רואים התנהגות של הממשלה הנבחרת או הקואליציה שנבחרה, אני לא מתפלא. אני רק לא מבין, למה אתם רוצים להתערב באופוזיציה? קבעתם את המספר של חברי הכנסת, ועדות וסגנים, תנו לנו לטפל במי הולך למי.

אתם חושבים שזכיתם ב-120 מנדטים, חבר הכנסת קרעי?

זכיתם ב-64, מוקירים את הניצחון שלכם, אל תתערב לנו.

אני יודע שאתה לא קשור לזה, ואתה מחייך, אבל חבר הכנסת קיש יודע היטב,

אל תתערבו לנו בחלוקה של הוועדות,

ואל תתערבו לנו בחלוקה של הסגנים. מה תעשו?

מה זה "מה תעשו"?

מה תעשו? נתערב.

אל תגיד כך, "אל תעשו".

ובטח אתם לא תקבעו מי באופוזיציה ישב באיזו ועדה. אם אתה היית עכשיו במקומי, חבר הכנסת קרעי היה זועק לשמיים שזה מה שקורה.

אז יש לי הצעה ובקשה: אתם לקחתם את מה שמגיע לכם, וועדה מסדרת זו ועדת ההסכמות, נכון? ועדת ההסכמות.

בסדר, קיבלתם, לקחתם. לא, עזוב, אופיר, זה עניין של סמנטיקה. קיבלתם, לקחתם, אל תתערבו באופוזיציה.

עכשיו אתה תגיד מי יהיה סגן בגלל שאתה רוצה לסגור דיל עם אחמד טיבי? בחייך. אז תגיד שאתה סגרת דיל עם טיבי.

אתה תגיד, יהיה לך זמן. הוא נתן לך לדבר. לא לא לא.

חבר הכנסת קיש לא מסכים. חשבתי שהוא מאפשר לך לדבר, בגלל זה. טוב, אז הוא לא יוכל להגיב. שר האוצר, אתה מכיר אותו?

סגרת דיל איתו, תגיד שיש לך דיל. עזוב שר האוצר, אני מדבר איתך על ועדה מסדרת. אתה מדבר איתי על שר האוצר? יהיה לי מספיק זמן להציג גם את מה ששר האוצר אמר. אני כרגע מדבר על משהו קטן, ועדה מסדרת. היום בבוקר אנחנו מגלים שאתם סוגרים דיל מעל הראש של האופוזיציה.

טרולים. אתם טרולים, מטרילים. תודה רבה. נא לסכם. חבר'ה, זה לא מתאים. אתם טרולים.

אל תתחילו ברגל שמאל, תתחילו ברגל ימין,

ברוכה הבאה.

הם טרולים. תודה רבה, חבר הכנסת סובה. חבר הכנסת אייכלר, בבקשה. למדנו

בפתיחה אני רוצה להשתמש בברכה שהיושב-ראש השתמש בה אתמול למשמר הנכנס. הוא

ששיכן שמו בבית הזה הוא ישכין ביניכם שלום ואהבה ואחווה ושלום ורעות". אני חושב שזאת הברכה האמיתית שאנחנו צריכים פה. אשריך. תודה

גם אנשי הקואליציה הקודמת, כולל ועדת הבחירות, אמרו שהם חושדים שהליכוד לא יקבל את תוצאות הבחירות. והינה, מה קרה? הליכוד והימין ניצחו, ומי לא מקבל את תוצאות הבחירות? אני שומע איומים במלחמה משרים, מחברי כנסת, מאנשי תקשורת, הם מדברים על מלחמות רחוב: אנחנו נילחם בכם ברחובות. הם יודעים על מה הם מדברים? שיביטו על לבנון, אפשר בקלות להצית קרבות רחוב, אבל אי-אפשר לכבות אותם. לכן אני רוצה שבעזרת השם אנחנו נעשה הכול כדי לדאוג לשוויון בחינוך לילדים, לא לעשות אפליות, לעשות פסקת התגברות כדי שבית המשפט העליון לא ייצור פה מלחמת אזרחים ברחובות. אנחנו נעשה בעזרת השם אך טוב לכל האוכלוסיות, ולא נאפשר לאף אחד למנוע מיהודים חרדים לגור בכל עיר ובכל שכונה שהם רוצים. אנחנו נפעל בוועדות לכל אזרחי ישראל, וגם במליאה,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. חבר הכנסת רון כץ, בבקשה, אחרון הדוברים. אחריו, השרה מירב כהן. פעמיים סגרתי, חבר הכנסת טיבי. גם חבר הכנסת קיש ביקש ממני לא להוסיף.

מה בסדר?

חבר הכנסת טיבי, תודה. יש תקנון, אדוני היושב-ראש,

חבר הכנסת טיבי, קריאה ראשונה.

אני מבקש הודעה אישית. אין בעיה, אחרי ההצבעה. תגיש אותה כמו שצריך, בבקשה, חבר הכנסת טיבי. יכולת לתת לי גם בלי הודעה אישית.

אני מציע שתחזור מסורך, מספיק. סורך אתה. קדנציה שלמה תפקדת לא נכון.

תודה רבה, חבר הכנסת טיבי. אני מאוד מודה לך. כל הכבוד. בסדר, הוא סוגר עם ביבי. אני עדיין יושב על הכיסא, אני שומר על ניטרליות. הלוואי שהיית שומר על ניטרליות. כן, בבקשה. חבר הכנסת טיבי, תודה. תודה לך. בוקר טוב, אדוני היו"ר, חבריי חברי הכנסת. האמת היא שאני רואה פה את הפרחים של אתמול, אחרי הטקס החגיגי, ולא חשבתי שככה אנחנו נתחיל את היום הראשון שלנו. חשבתי שאני אגיע לפה ואדבר על הכותרת הראשית שלצערי ראיתי הבוקר, שאחד הדברים הראשונים שהקואליציה העתידית רוצה לעשות הוא להעביר את תחום הגיל הרך, לידה עד שלוש,

זה יקר גם לך, רוצים להעביר בחזרה את התחום של הגיל הרך למשרד הכלכלה. יש כמה דברים

שעשתה את התהליך ההיסטורי הזה, ויתרה על האגו שלה והחזירה את זה למשרד החינוך. ולמה היא החזירה את זה למשרד החינוך? כי כל מי שמבין בנושא, כל מי שטיפה מתעסק בזה, מבין שצריך רצף חינוכי, צריך רצף חינוכי מגיל לידה ועד סוף מסלול הכשרת הלימודים של אותו תלמיד. ומה אתם מנסים לעשות? אתם מנסים לעשות איזשהו ניתוק מלאכותי של הגיל הרך.

ילד שנולד בישראל יהיה כפוך למשרד הכלכלה, שאין לו שום מושג בפדגוגיה, יגיע לגיל שלוש, ייכנס למשרד החינוך כדף חלק, אף אחד לא ידע מה קורה שם, בלי שום רקע ובלי שום היסטוריה, בדיוק כמו שקרה עד הרפורמה הכל-כך חשובה של שרת הכלכלה אורנה ברביבאי, שיושבת פה. עד שהצלחנו לעשות את הצעד ההיסטורי הזה, את זה אתם רוצים לבטל? בשביל מה, בשביל שיהיה לכם עוד קצת אגו? בשביל שמפלגות סקטוריאליות כאלה ואחרות יהיו אחראיות לאותם מעונות שבעבר הן ניהלו? זאת המטרה? ואתם יודעים מה? עוד תוך כדי הנסיעה, כשאני עובר על הכותרות, קיבלתי הודעה מהוועדה המסדרת, עם טבלת חלוקה, וחשבתי שהגיעו לאיזו הסכמה. אמרתי שמשהו לא נראה הגיוני במספרים, אבל אמרתי: אולי קרה פה איזה משהו שאני לא מבין. דיברתי עם חברי שיושב פה, עם בועז. שאלתי אותו: בועז, ראית את החלוקה?

ומה פתאום הבנתי? הבנתי שאתמול בלילה נסגר דיל סודי בין יואב קיש,

ראש הממשלה לעתיד בנימין נתניהו, לבין הרשימה המשותפת. גם קרעי, גם קרעי. אלה שאומרים שלעולם לא יעשו איתם שום שיתוף פעולה, שזעקו פה, שקמפיין שלם דיברו על הדבר הזה. ואני שואל: כשעושים דיל סודי, מה מקבלת הרשימה המשותפת עבור כל הפינוקים שנתתם? יש עוד חמש שנים

מה נתתם להם עבור הדבר הזה? אני רואה פה את החיוכים, הינה קיש פה, הינה קרעי פה. אולי תספרו לציבור במה קניתם את הרשימה המשותפת? הרי אתם אמרתם שאסור לעשות איתם שיתופי פעולה, שזה מסוכן.

אני גם רוצה לפנות לעוד מפלגה, ששני חברים טובים יושבים פה. גם הרשימה של בני גנץ עשתה פה איזשהו דיל סודי. אני רוצה לומר לכם משהו: זה מסוכן לביטחון ישראל. אי-אפשר לעשות את הדילים הסודיים האלה בלי שהציבור יבין מה מקבלים.

אתם ישבתם פה ודיברתם והרציתם לנו שהכול צריך להיות ישר, זה גנץ במקום

שהכול צריך להיות שקוף לציבור, זעקתם פה על זעקת 50 המיליארד המזויפת. יואב קיש, תבוא ותגיד מה נתתם להם עבור כל הג'ובים המפנקים. תודה רבה. תודה רבה. אלפית ממה שאתם נתתם להם כל שבוע.

השרה ברביבאי, בבקשה. אבל היא מסכמת. לא, לא, אני מסכם. אני מסכם. היא דוברת. הבנתי.

יו"ר הוועדה עולה לסכם. אני מודה לך, אבל יש כאן שתי שרות, בבקשה, אבל הן לא מסכמות.

הן לא מסכמות, הן יכולות לעלות ולדבר. מה זה, כל השרים יכולים לעלות חופשי? לפי התקנון, כל שר יכול לעלות ולדבר. לא, מה פתאום? הינה, המזכיר פה אומר לא. אחר כך תבוא, יראו לך את הסעיף. כל פעם שאתה אומר את זה, אני בא ואתה רואה שאתה טועה. מי מדברת, אני או היא? סליחה, את רוצה לסכם? אני לא אמורה לסכם. אז בואי. טוב, תתחלפו. זה דקויות. בואי, חברת הכנסת כהן. בכבוד, בכבוד.

מוגבלת. בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, ברכות לחברי הכנסת החדשים והחדשות מכל הסיעות. אני רוצה לפתוח,

עם תנחומים למשפחות של ההרוגים בפיגוע הנוראי. זה כואב בלב של כולנו. אתם במחשבות שלנו ובליבנו, ואני גם מתפללת לשלומו של מי שנפצע.

שמעתי פה קודם את חבר הכנסת מקלב, שהוא חבר כנסת מאוד מאוד יקר, מוכשר, צנוע,

ואני גם שומעת שהוא אחד המועמדים לקבל את המשרד שהיום יש לי הזכות להוביל, המשרד לשוויון חברתי. מכאן נאחל לו הצלחה, אני אומרת את זה באמת מכל הלב, ואני אעשה הכול על מנת לסייע לו בתפקידו, בתפקיד הכל-כך החשוב הזה. קודם כול, נושא הזיקנה והמבוגרים הוא השליחות שלי והנושא שלשמו נכנסתי לפוליטיקה. אנחנו עסקנו בשנה האחרונה בנושאים שהם בעיניי ממש מצילי חיים: זה סיוע למבוגרים, חולים סיעודיים, יחד עם משרד הרווחה קידמנו פתרונות לאנשים. זה אולי לא הנושא הכי סקסי, זה אולי לא עושה כותרות בעיתונים, אבל אלה באמת חיים של אנשים, זאת סוגיית הבדידות, מיסדנו במשרד לשוויון חברתי תוכנית לאומית למיגור הבדידות בהיקף של 100 מיליון שקלים. אני מקווה שאתם תיקחו, תמנפו ותמשיכו את זה, נושא התעסוקה של מבוגרים, היום אנשים רוצים להמשיך לעבוד, גם משיקולים של פרנסה,

ולא להישאר בבית. בגיל מאוד מאוד צעיר במדינת ישראל אנשים מופלים לרעה רק בגלל גילם. אנחנו סייענו לאנשים מעל גיל 60 להמשיך להישאר עצמאים ועובדים. יצרנו קשר עם חברות השמה שעוזרות למבוגרים למצוא את העבודה שמתאימה להם ולהישאר במעגל העשייה. עוד תחום מאוד מאוד חשוב במשרד לשוויון חברתי הוא הרשות לניצולי שואה. פה עבדנו מסביב לשעון על מנת להביא עוד ועוד תקציבים מהארץ ומהעולם לשורדי שואה עניים. יש שורדי שואה שהצלחנו להגדיל להם את ההכנסה השנתית בסדר גודל של 17,000 שקלים. בשבילי זאת באמת זכות גדולה ושליחות גדולה. כל הזמן גם שיפרנו את השירותים שניתנים לשורדי השואה, מכיוון שגילם הממוצע הוא 86, וכבר הרבה מאוד אנשים לא מסוגלים ולא יכולים לצאת יותר מהבית, לכן עשינו הכול על מנת להביא את השירותים עד אליהם לבית, את קופות החולים ואת העובדים הסוציאליים ואת המתנדבים שמפיגים את בדידותם. אני מרגישה שאת חברי הכנסת שבמליאה זה פחות מעניין, אבל אותי זה הכי מעניין. אלה הנושאים שלשמם קמתי בבוקר, ואני מקווה שתמשיכו בעשייה הזאת. עוד תחום חשוב, שאני מקווה שגם אותו חבר הכנסת מקלב יקדם, זה הרשות לקידום מעמד האישה. עסקנו פה בלפתוח דלתות לנשים במדינת ישראל. אנחנו מהוות 51% מהאוכלוסייה בישראל, ובכל זאת אנחנו מודרות מהרבה מאוד תחומים. איך מאפשרים לנשים לעשות את מה שהן בוחרות בצבא, באקדמיה, בפוליטיקה? קידמנו החלטות שמשמעותן היא שנשים תהיינה בכל צומת קבלת החלטות, גם בקבינט המדיני-ביטחוני, גם בקבינט הקורונה וסביב שולחן הממשלה. אני חייבת לומר שבנושא הזה יש בליבי דאגה גדולה שאנחנו נלך אחורה ומעמדן של נשים ייפגע כתוצאה מאג'נדה שכמה ממפלגות הקואליציה מביאות איתן. כמובן שגם נושא האלימות כלפי נשים זה נושא שעבדנו סביב השעון כדי למגר אותו, הן בחברה היהודית והן בחברה הערבית. אני עוברת לנושא הבא והוא הפיתוח הכלכלי של הרשויות הערביות במדינת ישראל. הייתה לי הזכות לעמוד בראשות תוכנית החומש למען החברה הערבית, תוכנית חשובה, מצילת חיים, שמטרתה לצמצם פערים חברתיים וכלכליים ובאמת לאפשר שוויון הזדמנויות לכל ילד במדינת ישראל. כל כך הרבה פייק ניוז, שנאה ושקרים הופצו סביב התוכנית הזאת. התוכנית הזאת, שעלותה בכלל לא 53 מיליארד שקלים, כפי שאנשי הליכוד אוהבים לציין, אלא 30 מיליארד שקלים, כל-כולה מושקעת בהגברת השכלה גבוהה, בתעסוקה, ביצירת אופק. שמעתי פה אמירות חסרות כל שחר וחסרות אחריות שהכספים האלה מגיעים לחמאס. אני לא יודעת אם שמעתם את השקר והכזב הזה, אבל זה הכול לא נכון. הכול זה כסף שהולך למלגות, למרכזי תעסוקה, לסלילת כבישים, לאימהות שיהיה להן איך להגיע למקומות עבודה. זה האינטרס של כולנו, זה האינטרס של כולנו לצמצם את הפערים החברתיים האלה, כי הערבים מהווים 20% מהאוכלוסייה, ואם אנחנו לא נושיט יד ונאפשר לאנשים את היכולת ללמוד,

להתפרנס בכבוד, וגם הם רוצים שנילחם בפשיעה, אם לא נעשה את זה, עתידנו לוט בערפל. אין לי ספק שגם הממשלה הזאת תמשיך את זה. פתאום הם ישכחו את כל השקרים והכותרות שהם המציאו לצורכי פרובוקציה וקמפיין, וימשיכו את אותו הדבר, כי גם הם יודעים שזה חשוב. זה אחד מהדגלים המרכזיים שאני מאוד מאוד גאה בהם. בתחום הצעירים, פתחנו מרכזי צעירים במאות, מאות ערים ויישובים ברחבי הארץ, כדי שאנשים יוכלו להגיע לשם ולקבל שירותים מייד אחרי הצבא או כשהם מקימים משפחה בישראל. עוד תחום חשוב שמיסדנו השנה זה תחום הלהט"ב. בממשלה האחרונה, לראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל, התקבלה החלטת ממשלה רשמית שהמשרד לשוויון חברתי ומשרד הרווחה לוקחים אחריות גם על הצרכים של קהילת הלהט"ב, כי זכותם של אנשים לחיות על פי צו מצפונם במדינת ישראל. זכותו של אדם לאהוב את כל מי שהוא בוחר, בין שזה גבר ובין שזו אישה. מיסדנו תוכנית מאוד מאוד חשובה למען קהילת הלהט"ב במשרד לשוויון חברתי. יש היום יחידה שלמה שעוסקת בנושא הזה. אנחנו נסיים את השנה הזאת עם 100 בתים פתוחים בכל רחבי הארץ, כדי שאנשים שיוצאים מהארון, חבר הכנסת אבי מעוז, יוכלו לקבל שירות בכל מקום שבו הם חיים, אם זה בעכו, אם זה בירוחם, אם זה בדימונה, כי זאת מדינת ישראל. היא מדינה ליברלית ובה זכותו של כל אדם לחיות על פי צו מצפונו. חוץ מילדי החינוך המיוחד, שאותם הפקרתם. אין ממשלה שקידמה תוכנית למען החינוך המיוחד, גדולה, רחבה, חשובה ומתוקצבת יותר מהממשלה שלנו. העברנו תוכנית למען אנשים עם צרכים מיוחדים בהיקפים של מיליארדים, כשאתם בכלל לא חשבתם על זה. מה עם אלה שרוצים לקבל ייעוץ פסיכולוגי?

אנחנו בנינו תשתית למען קהילת הלהט"ב, ונעמוד על המשמר על מנת שהאוכלוסייה הזאת תמשיך לקבל את מה שמגיע לה.

כי הם משלמים פה מיסים, כי הם משרתים בצבא וכי מגיע להם לחיות בגאווה במדינה שלהם. היא גם המדינה שלהם. שרוצים לקבל ייעוץ פסיכולוגי והקולגה שלך, הושטנו יד גם לאנשים מהציבור הדתי שיצאו מהארון, היא לא אמרה אחרת. אנשים שכשהם יוצאים מהארון בקהילות מסורתיות, לפעמים כל עולמם חרב עליהם. גם להם הושטנו יד. מה עם אלה שרוצים לקבל ייעוץ פסיכולוגי? פעלנו עם כל משרדי הממשלה להתאים את שירותי הרפואה ולתת סיוע לאנשים שרוצים לאמץ ילדים,

זו גם זכותם להיות אבא ואימא, גם אם הן זוג נשים וגם אם הם זוג גברים. זאת המדינה גם שלהם.

אני מקווה שיהיה מי שיבלום מהלכים כל כך כל כך קשים שאתה ומפלגתך רוצים לקדם. אין חולק על זה. אף אחד לא מתווכח על זה.

אני רוצה לעבור לסוגיה מאוד חשובה, שאני רואה,

היא קראה לך בשם.

לא העליבה אותך.

חבר הכנסת מעוז, תתכבד, תשב. לא מפריע לי, תענה. אני רק חוששת ממה שתעשו. מה שתגידו כבר שמענו.

אני רוצה להתייחס, בבקשה, להסכמים הקואליציוניים המתגבשים, וגם בהם יש סוגיות שמטרידות מאוד בעיניי. התפנו לנו 53 מיליארד. הזכירו פה את תוכנית החומש למען החברה הערבית, והיא תוכנית מאוד מאוד חשובה, כי מטרתה להתמודד עם המצוקה הכלכלית והחברתית של מדינת ישראל ולהפוך בעיה למנוע צמיחה.

זאת תוכנית שבאמת נבנתה על ידי 21 משרדי ממשלה, עם טובי הכלכלנים ואנשי המקצוע. בנינו תוכנית על איך אנחנו לוקחים אוכלוסייה עם שיעורי עוני, עם שיעורי השתתפות נמוכים בשוק התעסוקה, ואיך אנחנו עוזרים להם להצליח, שולחים אותם ללימודים גבוהים, עוזרים להם למצוא מקומות עבודה. היא לא תימשך, אל תדאגי. היא לא תימשך, התוכנית הזאת. היא לא תהיה,

בציבור הערבי ובאה לצמצם פערים כלכליים וחברתיים, צריך לבנות גם למען החברה החרדית, כי גם שם שיעורי ההשתתפות בתעסוקה הם נמוכים. אנחנו רואים שאצל הגברים הערבים, סדר הגודל הוא רק 50% מהאוכלוסייה שמשתתפת בשיעור התעסוקה, וזה מצב לא טוב, לא למשפחות שחיות בעוני ולא לכלכלת ישראל. אבל מה אני שומעת שהממשלה המתגבשת רוצה לעשות? לא רוצים לתת לאנשים אופק,

השכלה, תקווה לחיים יציבים יותר מבחינה כלכלית. רוצים להכפיל את קצבאות האברכים. במילים אחרות, רוצים לשמר את המצב של העוני, במילים אחרות, רוצים לייצר תמריץ כלכלי שיגרום לאנשים לא לצאת, לעבוד ולפרנס את הילדים שלהם, אחרי שפגעת בהם.

אלא יחייב אותם להמשיך לחיות בעוני ולהישאר אברכים ולא לצאת ולפרנס בכבוד את המשפחה שלהם. תבינו, זו בעיה ענקית. היום מדובר על סדר גודל של 150,000 אברכים. זו לא קבוצה קטנה. אלה לא הימים של בן-גוריון, שאז נתן אישור ל-400 אנשים, עילויים בתורה, ללכת וללמוד מן הבוקר עד הלילה. אנחנו בסדר גודל של 150,000 איש. מה שנקרא "על פי פרסומים זרים", זה הגודל של הצבא, וזה הולך וגדל, כי מחזיקים אותם באמצעים כלכליים, מונעים מהם מלהשתלב בחברה הישראלית, מונעים מהם ללמוד במקצועות שייתנו להם ביום שאחרי עבודה, פרנסה ותקווה. זה ילך ויגדל, וזה כבר היום 150,000 איש. אנחנו בישראל או בגרמניה?

זו בעיה שצריכה להטריד גם אותך, גברתי.

אני רוצה שיהיה טוב יותר גם לחברה החרדית וגם לכלכלת ישראל בכלל. את מפגינה בורות. אני מבקש. אני לא רוצה לקרוא אתכם בפעם הראשונה. מספיק.

בואו נדבר על זה רגע: רק העלאת הקצבאות באופן ישיר היא מיליארדי שקלים. מדברים עכשיו על תוספת של 1.5 מיליארד בשנה, אבל הנזק העקיף הוא הרבה יותר חמור מזה, כי כשציבור שלם לא עובד, ואנחנו מדברים על 150,000 משפחות, או כשעובדים בשכר נמוך מכיוון שהם לא קיבלו את ההכשרה שמאפשרת להם שכר גבוה, הנזק לכלכלת ישראל מגיע לעשרות מיליארדי שקלים בשנה. ואת זה לא אני אומרת, תקראו דוחות של המכון הישראלי לדמוקרטיה, של כלכלנים רציניים שעשו את העבודה. זה צריך להטריד את כולכם. הציבור החרדי ייפגע מזה, כלכלת ישראל תיפגע מזה. בואו נסתכל שנים קדימה. היום החברה החרדית מהווה בין 11% ל-12% מהאוכלוסייה. הנתח של החברה החרדית ילך ויגדל בגלל שיעורי הילודה, הרי אנחנו מדברים על משפחה חרדית עם שבעה ילדים בממוצע, והציבור הכללי עם שלושה ילדים. הנתח של אנשים מהחברה החרדית ילך ויגדל, גם הגרמנים שרפו לנו את הילדים.

והעתיד הכלכלי של החברה החרדית שלוב בעתיד הכלכלי של מדינת ישראל, ולכן אנחנו צריכים לבנות את זה נכון. אני אומרת: כן להשקיע בחברה החרדית, כן להזרים לשם תקציבים, אתם יודעים מה, עשרות מיליארדים צריך להשקיע בחברה החרדית, כי הם חלק מהעם שלנו, אבל צריך להשקיע את הכסף במקומות הנכונים, במקומות שמעודדים צמיחה, ולא במקומות שמעודדים עוני ומשמרים עוני ומרחיבים את העוני. זו סכנה למדינת ישראל. מה יקרה ביום שהחברה החרדית כבר תהווה שליש ממדינת ישראל?

מה נעשה? איזה מודל כלכלי יהיה לנו? מה האמירות האלה? מה האמירות האלה,

אנחנו צריכים כבר עכשיו לדאוג שאנחנו נותנים כלים לאנשים להתפרנס בכבוד. בואו נשקיע ביחד. אני כחברת אופוזיציה אהיה בעד. בואו נשקיע בחברה החרדית.

נשקיע עשרות מיליארדי שקלים בחברה החרדית, כי כך ראוי שיהיה, אבל נשקיע בדברים שנותנים אופק, שנותנים צמיחה, שנותנים פרנסה בכבוד לאנשים. זה הדבר החשוב. אבל תשני את השיח ואת הטון. אני רוצה להגיד עוד דבר: התופעה הזאת שבה אי-אפשר ללמוד תורה ולהתפרנס במקביל היא תופעה שמאוד ייחודית לישראל. אנחנו רואים בעולם שאנשים מצליחים לשלב את לימודי התורה ב"עשיית חול", מה שנקרא, לעבוד בשוק ולפרנס את המשפחה שלהם. אנחנו צריכים ללכת לכיוון הזה. גברתי מהספסל האחורי של מזכירות הליכוד, את לא יכולה להתערב. כשתהיי חברת כנסת, בבקשה. אני מבקש ממך להפסיק עם זה מייד.

חשוב לי לנצל את הבמה הזאת בשביל לומר: אני בעד

תודה, באמת.

אני חושבת שהתורה היא חלק מהמורשת שלנו, היא חלק מהזהות שלנו, והיא חשובה, אבל כל דבר צריך לעשות בצורה סבירה והגיונית. בואו נגדיר קבוצה של 400 עילויים, 500 עילויים,

יעשו מבחנים, והתלמידים הכי הכי טובים, נשלם להם שכר הגון על מנת שהם יהיו הפוטנציאל העתידי של הרבנים של מדינת ישראל. הרבנים במדינת ישראל הם חשובים, הזהות היהודית היא חשובה. אני גם רוצה לתקצב את זה, אבל לא ככה.

לא לקחת 150,000 איש ולומר להם: אתם, נגזר עליכם לחיות בעוני, עליכם ועל המשפחה שלכם. זה דבר לא אחראי לעשות. בואו ניגש לזה בצורה אחראית, בצורה מכבדת. אני בעד לימוד תורה, אני בעד לחנך את הדור העתידי של הרבנים של ישראל. מירב,

אני בעד המנהיגות הרוחנית הזאת, אני רואה ברבנים גם דמות רוחנית, אבל צריך לעשות את זה בדרך אחרת ולא בדרך הזו. עוד מהלך משלים שאני חושבת שצריך לשים עליו את הדגש הוא הורדת גיל הפטור. מאותה סיבה בדיוק שמניתי כאן, שאני חושבת שצריך לעודד תעסוקה בקרב החברה החרדית, אני גם חושבת שצריך להוריד את גיל הפטור בצבא. אנחנו לא יכולים להמשיך לשמור, לחייב אנשים עד גיל 26 שלא מתגייסים לא לעבוד. אני מבינה שזה לא שוויוני, אני מבינה שזה לא שוויון בנטל, אבל האינטרס של מדינת ישראל הוא שהם יהיו משוחררים לצאת לשוק העבודה. ומאותה הסיבה שאני אומרת שאסור להמשיך להגדיל את קצבאות האברכים, אני גם אומרת שצריך להוריד את גיל הפטור בגיוס מהצבא, כדי שהאנשים האלה שלא מתגייסים, יוכלו לפחות לצאת לעבוד ולהתפרנס בכבוד. כפי שאני אומרת, אני חושבת שצריך להמשיך להשקיע בחברה החרדית, רק בדברים הנכונים. ופה כן אפשר ללמוד מהתוכנית החשובה שעשינו למען החברה הערבית. בתוכנית החומש למען החברה הערבית השקענו את התקציבים במקומות הנכונים: במרכזי תעסוקה, במלגות לסטודנטים, בשיפור הכבישים והתחבורה הציבורית שתיקח אנשים למרכזי תעסוקה. את אותו הדבר בדיוק צריך לעשות גם למען החברה החרדית. אני רוצה לומר משהו בעניין הנתונים שדווקא מפיח בי אופטימיות, וזה דווקא בנוגע לנשים החרדיות, שעושות את הלא-ייאמן. יש לוויה ב-13:30 לאחד מנרצחי הפיגוע,

חברת הכנסת גוטליב, מספיק.

מה שיפה הוא שרואים שהנשים החרדיות עושות כמעט את הבלתי-ייאמן.

אין בעיה ללכת, למי שרוצה. למרות שמספר הילדים הממוצע במשפחה חרדית הוא שבעה ילדים, הן גם מגדלות שבעה ילדים בממוצע וגם מצליחות לפרנס את הבית, שזה בלתי ייאמן. אבל כואב לי לראות שנשים חרדיות שעושות הכול, גם מגדלות את הילדים וגם עובדות, עדיין עובדות בשכר מאוד מאוד נמוך, ואנחנו צריכים לעשות הכול כדי לאפשר להן להגיע לשכר גבוה יותר. בואו נשקיע את הכסף שם, נעזור להם לקבל את ההשכלה ואת ההכשרה שישפרו להן את ההכנסה ויאפשרו להן לפרנס את הילדים שלהם בכבוד. יש בי הרבה תקווה כשאני רואה את הנשים החרדיות. אנחנו רואים שמשנת 2000 ועד היום שיעור ההשתתפות של נשים חרדיות עלה מ-50% ל-80%. זה נתון מדהים ברמה עולמית. כשאני רואה את הנתונים האלה ואני רואה את הרצון שלהן, אני מאמינה שאפשר, אז בואו נשים את הכסף שם, לא בהכפלת קצבאות האברכים, בסיוע לנשים שעושות הכול כדי להצליח לקבל שכר הגון. היום השכר שלהן נמוך מדי. יש עבודה מרתקת של הכלכלן הראשי שפורסמה לפני שנתיים. אגב, היא פורסמה בעת שראש הממשלה היה דווקא בנימין נתניהו. העבודה הזו מלמדת שהיום, עוד לפני שהכפילו את קצבאות האברכים, אברך שבוחר לצאת לעבוד מוותר על הכנסה של 5,400 שקלים.

אומרים לו: אם אתה תלך לעבוד, אנחנו נעניש אותך, אנחנו ניקח לך את ה-5,400 שקלים, וזה המצב היום, עוד לפני שהכפילו את הקצבאות. אז בואו ניזהר מהמגמה.

אני רוצה לדבר על ההקבלה בין

אני חושבת שצריך להסתכל על זה רגע. התקציבים שהולכים להשכלה הגבוהה, רובם הגדול הולכים להשקעה בתשתית, במעבדות, במחקר, בהכשרת כוח האדם העתידי: הרופאים, המהנדסים, האנשים שמפתחים לנו תרופות. אני חושבת שצריך להמשיך ולהגדיל את זה. אבל שימו לב שסטודנטים במדינת ישראל, ויש 340,000 כאלה, לא מקבלים קצבת קיום. לא מקבלים. לא מקבלים. להפך, הם משלמים שכר לימוד. תואר ראשון באוניברסיטה עולה 10,000 שקלים, תואר שני עולה 12,000 שקלים, והם לא מקבלים שום מלגת קיום, שום קצבת קיום מהמדינה.

מדוע נשמע לכם הגיוני ושוויוני שאנחנו נמשיך להגדיל את הקצבאות לאברכים,

סטודנטים, שהם לא פחות חשובים, לא יקבלו שום מלגת קיום? למה לעשות דבר כזה? למה לייצר איפה ואיפה? אני בטוחה שהנושא הזה יגיע לבג"ץ, ואני מקווה שלא נעביר פה פסקת התגברות שתאמר שכל מה שבג"ץ קובע בטל, אבל זו בדיוק הסכנה של פסקת התגברות כזאת. אף אחד לא אמר את זה, תלמדי משפטים.

שמה לעשות, גם הרופאים של העתיד הם לא פחות חשובים מאברכים. למה להפלות? למה להתנהל בצורה שהיא כל כך לא שוויונית? לחיילים שלנו, שזה עוד יותר, נכון. מזכירה חברת הכנסת ביטון שבהסכמים הקואליציוניים שלנו, הדבר הראשון שעשינו היה להעלות ב-50% את שכר החיילים, ופה אנחנו ישר מדברים על הכפלת קצבאות האברכים. אבל אלו סדרי העדיפויות של הממשלה המסתמנת וזה המצב. אלה הם המשרתים, ברור שעדיף

לא, אני אגיד, אני רוצה להגיד עוד דבר.

חברת הכנסת גוטליב, אל תיתפסי לסיסמאות. לא היו 53, תני לי,

חברת הכנסת ביטון, את מפריעה לי. אני אף פעם לא התערבתי, ישבתי פה שנה וחצי, אבל במספרים אני מעורה. אף פעם לא היו 53. היו 15 מיליון שקלים של הליכוד,

בממשלה הראשונה, לפני שלא היה תקציב אחר כך. הממשלה הזו הגדילה את זה ל-32 מיליארד שקלים רב-שנתי.

אם תחלקי את זה לארבע שנים, סדר גודל של, וזה בסדר?

את זה לבסדר, 32 מיליארד? רגע, אני אסביר.

תאמיני לי, הייתי חבר, תני לי.

אני בדרך כלל לא מתערב, אני רק רוצה לדייק. ואז הכספים האלה ניתנו לא לרשויות, אלא לכבישים ולחינוך, כספים ששלטו בהם.

עזוב, אתה חדש, למה לך להגיב?

אבל אני מעורה.

כמי שאחראית לתוכנית, אני אתן לך תשובה מפורטת, כי זה חשוב לי, ואני חושבת שגם יש עתיד וגם הליכוד יסכימו שאלה דברים חשובים, אני בטוחה בזה. על חלקם אני מסכים. התקציב של תוכנית החומש הוא בגדול 29 מיליארד. הכסף הזה מחולק ל-21 משרדי ממשלה, מפתיחה של מרכזי ריאן לתעסוקה בכל רחבי הארץ, שאנשים יגיעו ועוזרים להם למצוא מקומות עבודה, דרך שירות בתחבורה הציבורית וכן הלאה.

עוד מיליארד שקלים הגיעו מתוכנית נתיבי איילון. למה אתם אומרים 53? כיוון שתוכנית נתיבי איילון היא תוכנית עתידית של 20 מיליארד שקלים, אבל מתוכה תוקצב רק מיליארד, ופה הטעות שלכם. אז עוד מיליארד שקלים הם מתוכנית נתיבי איילון, ביחד זה 30, עוד 2.5 מיליארד שקלים הלכו למשרד הבט"פ למיגור הפשיעה, שאני חושבת שכולם מסכימים על זה. תאמינו לי, אני בניתי את התוכנית שלנו, את תוכנית 550 למען החברה הערבית, אחרי שהפקתי לקחים מהתוכנית שקדמה לה, תוכנית 922. את תוכנית 922 הובילו, גברתי השרה, את לא רוצה ללכת ללוויה של נרצחי הפיגוע ב-13:30?

שאני חושבת,

בבקשה, אני תורנית, אסור לי לצאת מכאן. בבקשה.

אני נמצאת פה כי אני מחויבת על פי הדין להיות כאן. הכול חשוב. היושב-ראש, שמכיר את המשטרה והיה מפקד בכיר בה, יכול לספר לך שבתוכנית הזאת,אני לא נכנס עכשיו למהות הכישלונית שלה, לקחו את השוטרים מהרבה תחנות בנגב, רוקנו את התחנות על מנת להקים תחנות דמה.

יש עוד עשייה חשובה מאוד בתחום של המשטרה. רבותיי, אני לא מייפה את המציאות.

יש עוד אתגרים רבים ובעיות רבות.

בשנה וחצי הזו לא הוקמה תחנת משטרה אחת אלא רק עובו. כל המשטרות שהוקמו היו על ידי השר ארדן, ואני מכבד אותו מאוד על כך.

אז לא, אני אומר לך שהטיעון הזה אינו נכון. הגיבוי לתחנות הקיימות. אני אומרת, יש עוד הרבה מה לעשות. כשאני בניתי את תוכנית החומש למען החברה הערבית ואישרנו אותה, אני לקחתי את תוכנית החומש הקודמת שבזמנו העבירה ממשלת הליכוד, דרך אגב, תוכנית חשובה מאוד, וגם שם נעשתה עבודה חשובה. לקחתי את התוכנית הזו, למדתי אותה, למדתי אילו תחומים לא קיבלו מענה, איך משפרים אותה, ועל הבסיס הזה בנינו תוכנית עוד יותר גדולה ומשמעותית. שתי התוכניות היו חשובות ואת שתיהן צריכים להמשיך. אני חושבת שעשו סביב התוכנית הזו כל כך הרבה פייק ניוז. אני שמעתי פוליטיקאים בכירים מספרים שהכסף מגיע לחמאס, איזה שקר וכזב; אין גבול כמה נמוך אפשר לרדת בשם הקמפיין, וזה עשה נזק גדול, ואני מקווה שכשאתם תגיעו למשרדים תנהגו ביותר אחריות ממה שפעלתם כאופוזיציה. אני רוצה להגיד שמצידי, אני לא אשקר, קשה לי לראות את הממשלה שמתגבשת, זו לא תפיסת עולמי, לא רק אני, חצי מהעם עצוב על זה. יש אנשים שאפילו מבוהלים. אבל אני רוצה לומר, ובזה אני אסיים,

אנחנו נהיה ענייניים, ואם יעשו דברים טובים למען החברה הערבית, אנחנו לא נכתים ציבור שלם ונקרא לכולם תומכי טרור, כי זה לא המצב. אנחנו נילחם במי שהוא תומך בטרור, ואנחנו נושיט יד למי שרוצה לחיות איתנו חיים משותפים וכל מבוקשו זה לפרנס את ילדיו בכבוד. אנחנו נהיה ענייניים. איפה שיקדמו דברים למען מדינת ישראל, אנחנו נהיה בעד. אם תמשיכו את העשייה המבורכת למען הזקנים, למען שורדי השואה, אם תביאו את חוק המטרו, שהעזתם לתקוע אותו נגד האינטרס של מדינת ישראל, אם תביאו את חוק הוויזה, שהציבור מחכה לו ובגלל אופוזיציה לא עניינית לא קיבלו את זה, אנחנו נהיה בעד, אנחנו נהיה ענייניים, כי אנחנו נהיה אופוזיציה לממשלה ולא למדינה.

תודה רבה לשרה מירב כהן. בבקשה, השרה ברביבאי.

חמש דקות. היו"ר, אני חושב שחמש דקות זה הזמן של הסיעה. חמש דקות, אני לא אחרוג. אמרתי לה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, חברי הכנסת החדשים שהצטרפו בכל הבית,

אני מקווה שהשיח פה בתקופה הבאה עלינו לטובה יהיה הרבה יותר נכון ויהווה דוגמה אישית לציבור בכלל, הגם שדעותינו שונות ומגוונות. אני רוצה מכאן להביע תנחומים למשפחות הנרצחים בפיגוע הנוראי אתמול והחלמה לפצועים.

הבית הזה ורואה את הגידול של הצד הימני. אני לא אפתיע אתכם אם אני אומר שאני מקבלת את הכרעת הבוחר, ואני חושבת שזה מגדיל ומעצים את החשיבות שלנו כאופוזיציה להביא לידי ביטוי את הערכים של מדינה שהיא גם יהודית וגם דמוקרטית, אותה מדינה שבחזון ובתפיסה הליברלית של הליכוד, הלכתי לקרוא אותו שוב ושוב,

והבנתי שמי שסטה מהדרך ומי שחרג מהערכים של יסודות הליכוד זה דווקא הליכוד. ואני אומרת ברצינות: נגמר הקמפיין, ואני שואלת את עצמנו מה אנחנו כאן, 120 אנשים, רוצים שיקרה פה בשנים הבאות. לאן אנחנו רוצים ללכת? אפשר להתכתש כאן עד בכלל, למשוך שערות אחד לשני ולהגיד: אתם ככה ואנחנו אחרים. אני שואלת: האם יכול להיווצר פה סוג של דיאלוג שחתום על טובת המדינה בשנים הבאות? לצערי, אני לא רואה את זה קורה. אפילו רק בהצהרות הראשוניות, פרו-הקמת הממשלה הבאה, כבר כאן, בהסכמות ובהסתמנות של איך תיראה הממשלה הבאה, יש פה סוגיות ליבה בחברה הישראלית שמחייבות חשיבה ומחייבות הסדרה. אתן לכם דוגמה: אני מסתכלת על נושא יציאת חרדים לעבודה, חברתי מירב כהן, השרה לשוויון חברתי, דיברה על זה ארוכות, אבל אני רוצה לחדד את זה גם מנקודת ראות נוספת.

אני לא בטוחה שהזכות ששתי שרות עומדות כאן על הבמה החשובה הזאת אחת אחרי השנייה ומדברות בכלל לגיטימית, כי אני לא רואה מצב שיש פה פוטנציאל לנשים בממשלה הבאה, וצר לי על זה, כי אנחנו כנשים נלחמנו, כל אחת בתחומה, כל אחת בזירה שלה, כדי לקדם נשים בזירה הציבורית וכדי להבטיח שפריצת הדרך שאנחנו עשינו לא תהיה אקראית, אלא היא תהיה מסלול לבאות אחרינו כדי שהן תהיינה בצומתי החלטה. אני לא רואה איך המספר המאוד-מועט של נשים בממשלה המתהווה, בכנסת כאן, ילך וישפיע על דור העתיד של הנשים כאן. ונשים הן לא נשים בשביל עצמן, נשים הן של החברה בישראל, בצומתי קבלת ההחלטות, באופן שבו הן מביאות את ההתבוננות שלהן לתהליך קבלת ההחלטות ובאופן שבו הן משקפות חברה בריאה, עזבו רגע ערכים של ליברליות ושל שוויון, באופן שבו חברה מעצבת את דור העתיד שלה. לצערי, הצעירות והצעירים שיסתכלו למעלה לא יראו את השיקוף של 50%, 51% מהציבור בישראל כמי שיכולות להשפיע. אני רוצה גם לדבר על המגמה הזאת שמסתמנת, ואני מדברת אל חברי הליכוד דווקא, כי בסוף אתם אלה שמובילים את המשא ומתן הקואליציוני, של מהי המשמעות של הצבעה או הסכמה או דיל של אברכים שיקבלו, נגיד, קצבה כפולה ולא יצאו לעבוד. במשך שנה וחצי עסקנו בעידוד יציאת חרדים לשוק העבודה, ואני אומרת את זה מתוך ידיעה כשרת הכלכלה, שהייתה מופקדת גם על שוק העבודה, ומהנתונים על שיעור האבטלה שהלכו וירדו לאורך זמן, ומהזכות לטפל בשילוב ובהכשרה ובמקסום הפוטנציאל של האוכלוסייה החרדית בשוק העבודה. מתי העבודה הפכה להיות מנוגדת לערך של יהדות? איך זה יכול להיות? ומה אתם חושבים, לא רק החרדים, מה אתם חושבים, מי יממן בכלל? אם אנחנו נלך ונדיר יותר ויותר אוכלוסיות משוק העבודה, בניגוד למה שמדינת ישראל צריכה, מי אתם חושבים שיממן את כל השאיפות שלנו? מאיפה יבוא הכסף לטיפול בפער במשילות? בואו נגיד שכולנו מסכימים שהמשילות היא נושא מרכזי ומהותי שצריך לעסוק בו. מאיפה יבוא הכסף? מאיפה יבוא התקציב?

אני מסיימת כדי שחבר הכנסת קיש לא יגיד שנתת לי יותר זמן. אני חושבת ששיקול הדעת של כולנו צריך להיות פה בשיתוף פעולה של כל הבית הזה לטובת המדינה, לא לטובת אופוזיציה ולא לטובת קואליציה, לטובת האזרחים במדינת ישראל.

השרה ברביבאי. טוב שנזכרתם.

תודה רבה. מספיק. חברת הכנסת ביטון, תודה.

חבר הכנסת קיש, בבקשה. חברת הכנסת גוטליב. סליחה.

משהו ברמה האישית. המפקד. אבא שלי היה, 2.7 מיליארד שקל לאנשים עם מוגבלויות. תדאגי שזה יישמר לתקציב הבא. את זה אני יודעת, אבל זה לא מספיק לתקציב הסייעות. אף פעם זה לא מספיק. לא, אבל לסייעות החינוך המיוחד, 29.90 שקל. תקשיבי, אף פעם זה לא מספיק.

432 מיליארד שקלים, אין מי שיטפל בילדים, קודם כול זה היה, כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, ראשית, אני רוצה לומר שההצעה הזו סוכמה בהסכמה של כל הבית, ואני מניח שכולם יהיו בעד ההצעה על הוועדה המסדרת. מפה אנחנו נלך לחדר הוועדה המסדרת, ושם, מן הסתם, יהיו חילוקי דעות. לגבי אותם חילוקי דעות, אני רוצה לומר בצורה הכי ברורה: שמנו הצעה שהיא הצעה ראשונית. היא משקפת בצורה הוגנת והגונה את יחסי הכוחות של כל מפלגה וכל סיעה. אם האופוזיציה תבוא ותגיד לי: אני רוצה להחליף פה ואני רוצה פה, ויש הסכמות בין האופוזיציה, אני כמובן אקבל את זה. אני לא נכנס לאירוע הזה, ובזה הדיון.

אתה אומר דברים לא נכונים. נעשה את זה במסדרת. תשאירו את הדיון לוועדה. תשאירו את הדיון לוועדה, חבר הכנסת ווליד טאהא. בחרתם את טיבי ואלקין, בחרתם טיבי, זה היה גם טיבי ואלקין או לא? סגרתם עם אלקין?

חבר הכנסת טאהא, תשאירו את הדיון לוועדה. תודה. חבר הכנסת טופורובסקי, אתם עומד על זה

ניר ברקת, בעד מה? סוכם

מה זה ההתנהגות הזו, אורנה?

לא, לא. היא טעתה.

הינה, תשאלי את היושב-ראש שלך. פשוט בושה, בושה.

מיכל, מיכל, היא טעתה. לא, היא גם מגינה עליה עכשיו. די. נו, באמת. לא, אני לא מגינה עליה. אני פשוט רוצה לדעת מה

וטייבנו אותו, דווקא מחברי הכנסת הוותיקים שרגילים לפורמט אחר, הישארו חצי דקה אחרי, כדי שנפעיל הצבעה אחת, לחברי הכנסת החדשים יהיה יותר קל, כי זאת הפעם הראשונה

נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך,

אופיר סופר, אינו נוכח עידית סילמן, אינה נוכחת בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת יואב קיש, בעד גלעד קריב,

מירי מרים רגב, אינה נוכחת עידן רול, אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח נאור שירי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת האם מי מחברי הכנסת באולם לא הצביע ומזכיר הכנסת, בקשה, מי לא הצביע? חבר הכנסת אלמוג כהן, אתה הצבעת. בפעם השנייה, לא. לא צריך. זה פעם אחת. הסיבוב השני זה לאלה, לא נורא, אתה תתרגל. בבקשה. אל תצאו החוצה, אני רוצה לעשות הצבעה, מי שמעוניין. מי שלא מעוניין, שאחר כך לא יבוא בטענות. (קורא בשם חבר הכנסת) יואב בן צור, בעד יש עוד מישהו באולם שלא הצביע? בבקשה לסכם. אם אתם יכולים לשבת, אני מייד אחרי התוצאות אעשה הצבעת ניסיון, כדי להראות דווקא לוותיקים את הפורמט החדש. אפשר להציע נושא, אתה יכול להצביע בהצבעת הניסיון מה שאתה רוצה, היא לא בשביל הפרוטוקול. איזו הצבעה? יש פורמט חדש. אני עושה הצבעת ניסיון לחברי הכנסת שלא היו פה. זה שונה, זה הרבה יותר ברור. עבדנו על זה חצי שנה. נכון, אבל לא כולם היו פה, והחדשים בוודאי לא ראו את הלוח אפילו פעם אחת. להלן תוצאות ההצבעה: 47 בעד, אחד נגד.

לעשות הצבעת ניסיון, כדי שתראו את הפורמט.

הוא הגיש בקשה

אישית וזכותו לפי התקנון. אדוני היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, לאלה החדשים ולאלה הוותיקים הכושלים שלא יודעים איך כל אחד מביא הישגים לסיעה שלו דרך הוועדה המסדרת, כל יושב-ראש סיעה אמור להביא את התוצאה הטובה ביותר לסיעה שאותה הוא מייצג, כמה שיותר חברים, כמה שיותר תפקידים. יש כאלה שכבר שנים כאן ולא מצליחים לפענח את המשוואה. אני נמצא כאן שנים רבות ומתפקד כסגן יושב-ראש קבוע. חבר הכנסת טופורובסקי, סגן זמני לשבועיים זה לא ג'וב. הוא יכול להיות jobless כמוך. אתה לאחרונה jobless, לכן אתה חושב ששבועיים סגן זה ג'וב. אלה שקראו לך טרוריסט, אלה שאמרו שאתה צריך לעוף מהמדינה, סגרת איתו דיל,

דקה, דקה. תגיד אם סגרת איתו דיל. חבר הכנסת טופורובסקי, מספיק. אבל לפני רגע הוא אמר, דקה, דקה, דקה. אותם אנשים שקוראים לך טרוריסט, תודה. בבקשה שקט. אני מבין את התסכול שלך. תירגע. חבר הכנסת טופורובסקי, מספיק.

בקדנציה הקודמת, כאשר אתם הקמתם את הקואליציה, אני באתי בדברים איתכם, אתם הייתם קואליציה. לא, את ההישגים שהבאתי, הבאתי באמצעות דיאלוג איתך ועם אלקין ואחרים.

מה שמעניין אותי זה סיעת חד"ש-תע"ל. חבר הכנסת טופורובסקי, די, די.

אולי תירגע? חבר הכנסת טופורובסקי, קריאה ראשונה. חבר הכנסת רוטמן, אותך הייתי צריך עכשיו על הראש? חבר הכנסת טופורובסקי, תודה. בועז, אכן פניתי אליהם לפני כמה ימים. ביקשתי להחליף את ועדת חוץ וביטחון שלנו בשני בכספים, כמקובל כבר שנים. אני תמיד מקבל את זה לסיעה שלי.

הופתעתי שהורידו לי את השני בוועדת הכספים, ואני מאוד לא מרוצה. אני מוכן לוותר על הסגן הזמני תמורת שני בכספים. עם בן גביר, עם מי, עם סמוטריץ'. עם מי המשא ומתן שלך?

חבר הכנסת טופורובסקי, קח אותו למטה לקפה של ציונה.

חבר הכנסת כץ, תן לי לסיים. האמת היא,

חבר הכנסת טופורובסקי, מספיק. תמשיכו, בועז, תמשיכו. תירגע, קח רגיעון. לדבר איתך. הם טוענים שאסור לדבר איתך,

הם סוגרים איתך דילים. רק שהצביעות תעלה למעלה, אין אופוזיציה בלי חד"ש-תע"ל, אבל אתם מדי פעם מנסים לזחול לשם. תודה רבה. ואני רוצה להבטיח לך, עם שמחה רוטמן, לא,

חבר הכנסת טופורובסקי, משפט אחרון, בבקשה. איפה קיש? בחוץ. אני מבקש פגישה עם יואב קיש כדי לקבל כמה שיותר לחד"ש-תע"ל, כמקובל בתחילת כל ועדה מסדרת. תודה רבה, חבר הכנסת טיבי.

חבר הכנסת טופורובסקי. חבר הכנסת טופורובסקי.

אני רוצה להראות את הפורמט החדש למי שלא מכיר. בבקשה, שבו ותצביעו כל אחד כאוות נפשו. בבקשה להצביע כדי להכיר את הפורמט החדש.

תסתכלו אצל החברים, הנוריות הרבה יותר ברורות, אפשר לראות את הפורמט החדש שהתחלף כבר על לוח ההצבעה, הרבה יותר ברור.

אם מישהו טעה ורוצים להעיר לו לתיקון אפשר לראות את זה היום הרבה יותר בבירור. אני חושב שבסך הכול אפשר לראות שיש פה שיפור בלתי רגיל. מי שרוצה, שיצביע. אפשר לראות את הנוריות האדומות או הירוקות הרבה יותר ברור. בהצלחה לכולם. אני מכריז על הפסקה.

את מליאת הכנסת. חבר הכנסת קיש, בבקשה.

כנסת נכבדה, אנחנו רק עושים הקראה, ללא הצבעה, של הודעה למליאה. החלטת הוועדה המסדרת בדבר הרכב הוועדות הזמניות לענייני כספים ולענייני חוץ וביטחון מיום כ"ב בחשוון תשפ"ג, 16 בנובמבר 2022, למניינם: לפי סעיף 2א(ה) לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994, בחרה הוועדה המסדרת ועדות זמניות לענייני כספים ולענייני חוץ וביטחון, ובכל ועדה 17 חברים, לפי ההרכב הבא, מישהו שומר עליי שאני לא אעשה טעות. אני גם יודע על מה הוא שומר.

אני מקריא את הוועדה בחלוקה לפי הסיעות. חבר הכנסת אשר, אבל תגיד לנו על מה הוא שומר. לא, זו בדיחה פנימית.

אני מתחיל עם הוועדה לענייני כספים. הליכוד, ארבעה חברים: עידית סילמן, ניסים ואטורי, שלום דנינו ואלי דלל, יש עתיד, שלושה חברים: מיכל שיר סגמן, ולדימיר בליאק, חברה מסיעת העבודה על חשבון סיעת יש עתיד, נעמה לזימי, הציונות הדתית, שני חברים: יצחק שמעון וסרלאוף ואוהד טל, וממלא המקום של יצחק שמעון וסרלאוף

המחנה הממלכתי, שני חברים: מיכאל ביטון ושרן מרים השכל,

שני חברים: חיים ביטון וינון אזולאי, יהדות התורה, יש להם חבר אחד, קוראים לו משה גפני, אבל הוא גם המומלץ להיות יו"ר הוועדה, ועדת הכספים הזמנית, ובעזרת השם נעשה ביום שני, הרב גפני?

בעזרת השם, נעשה את המינוי באופן פורמלי בפתיחת הוועדה. מה יש לך על סדר-היום, חבר הכנסת גפני? יש לך משהו על סדר-היום בוועדת כספים? לא, צריך להיבחר קודם. להיבחר זה בסדר. אני לא יכול להביא את כל ההעברות, בגלל שזה מתחלף מכנסת לכנסת.

אתה מכיר את זה. צריך לחכות.

אני ממשיך עם הרשימה, אחרי שעמדתי במשימה המרכזית. אתה יכול להפסיק פה. אתה יכול לעצור. לא, לא, לא. ישראל ביתנו, חבר אחד: יבגני סובה,

חברה אחת: אימאן ח'טיב יאסין, חד"ש-תע"ל, חבר אחד: אחמד טיבי, סיעת העבודה, ללא חברים, מלבד על חשבון יש עתיד,

בוועדה לענייני חוץ וביטחון, מטעם סיעת הליכוד, חמישה חברים: חבר הכנסת יואב גלנט, שגם מומלץ כיו"ר ועדת חוץ וביטחון הזמנית, חבר הכנסת ניר ברקת, אבי דיכטר, יולי אדלשטיין ואופיר אקוניס, וחמישה ממלאי מקום: אליהו רביבי, יקירי, ממלא מקום בוועדת חוץ וביטחון הזמנית, חברת הכנסת טלי גוטליב, חנוך מלביצקי, בועז ביסמוט ומשה סעדה, ארבעה חברים מסיעת יש עתיד: חבר הכנסת רם בן ברק, יוראי להב הרצנו, יסמין פרידמן ומשה טור פז. אני הולך להקריא גם את ממלאי המקום של יש עתיד. אני רק רוצה לציין שהוועדה גם הצביעה על כך שלכל חבר בוועדה תהיה רשות למנות ממלא מקום מטעם הסיעה.

לארבעה חברים של יש עתיד יש ארבעה ממלאי מקום: מירב בן ארי, מיכל שיר סגמן, רון כץ וסימון דוידסון, שני החברים של הציונות הדתית: איתמר בן גביר ואופיר סופר, ושני ממלאי מקום של הציונות הדתית: אורית סטרוק וצביקה פוגל, המחנה הממלכתי, שני חברים: גדי איזנקוט ומתן כהנא, ושני ממלאי מקום: מיכאל ביטון ושרן מרים השכל,

חבר אחד: יואב בן צור, יהדות התורה, חבר אחד: ישראל אייכלר, וממלא מקום: אורי מקלב, ישראל ביתנו, חברה אחת: שרון ניר, וממלא מקום, יבגני סובה, לרע"מ ולחד"ש-תע"ל אין חברים בוועדה, לעבודה, חבר אחד: גלעד קריב,

אפרת רייטן מרום. הקראתי קודם, אבל אני אקריא לצורך העניין את ההמלצה בדבר יושבי-ראש הוועדות הזמניות. לענייני כספים, חבר הכנסת משה גפני, לענייני חוץ וביטחון, חבר הכנסת יואב גלנט. עד כאן ההודעה.

תודה רבה לחבר הכנסת קיש. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, כ"ז בחשוון התשפ"ג, 21 בנובמבר 2022, בשעה 16:00. ישיבה זו